נמצא פה חבר הכנסת מיקי לוי ואני רוצה להגיד כמה דברים לגבי ההתנהלות של הוועדה בימים האלה. אני למשל קיבלתי משר הכלכלה את צו היטלי סחר, הנושא של סינרג'י. אנחנו קיימנו על כך כמה דיונים ואנחנו ביקשנו את היטל ההיצף, אני לא מקבל אישור. אולי יש איזו דרך לדבר. ניסיתי לדבר עם איציק שמולי אתמול אבל לא תפסתי אותו. אישור מוועדת הסכמות. ועדת הסכמות. להושיב את נציגי המפלגות או להשיג. איזה דיון יש על הנושא הזה? אנחנו הוועדה, כולנו ביקשנו את זה. זה להגיד בעל פה אני מסכים ולא מתנגד. היו לי הצרות האלה עם חוק שהעברתי אצל ניסן, ואמרתי אם לא תעשו את התיקונים, יש עתיד לא מסכימה ואז הכול נופל. אפילו הסכמה שבעל-פה אם נצליח להעביר, לעשות פרוטוקול - שוחחתי עם כך וכך בשעה זו וזו, יש הסכם. אפילו פרוטוקול כזה של שיחה בעל-פה יספיק ואפשר לעשות את זה. המזכיר, נכין מסמך, נגיד ליועצת המשפטית. זה מול מזכירות הכנסת. בסדר, אבל אפשר לעשות את זה טלפונית. העיקר שהנציג של כל מפלגה יגיד שהמפלגה מסכימה ואז אין בעיה. זה דינה של ועדת ההסכמות. אותו דבר עם סעיף 46. אמרתי, מה שאתם לא רוצים אני אוריד, אבל חבל. יש שם עשרות עשרות של דברים. טמיר, אתה יכול לעשות את זה? שגית יכולה להכין מסמך. אני מוכן לדבר איתם טלפונית, זה חשוב לי. אני אנסה קודם לדבר איתו. חיפשתי אותו אתמול, כנראה שהוא היה עסוק. העוזר שלו אמר שהוא בישיבה, אבל זה מה שצריך לעשות באמת. מי יושב-ראש ועדת ההסכמות? אין יושב-ראש, זה שניים. אמסלם ואיציק שמולי. עם אמסלם דיברת?

ישבתי איתו בשבוע שעבר בפאנל. אבל אני לא צריך אותו כי הוא מסכים. הוא מסכים. הבעיה זה האופוזיציה שחושבת אולי אני מנסה להגניב פה משהו. בחייך. בדיוק, אלה נושאים שלנו. יש הרבה דברים שאני לא מביא, שהם חשובים מאוד, משום שאין ועדת הסכמות. אני אנסה אחרי כן לדבר איתו, צריך להכין את זה ושיגידו שהם מסכימים. אנחנו עוברים לסעיף הראשון בסדר-היום: עדכון שיעורי התגמולים לנכי רדיפות הנאצים ולנכי המלחמה בנאצים. יש פה כמה צווים. בבקשה.

היועצת המשפטית של הרשות. העדכון כולל את כל מקבלי התגמולים החודשיים מהרשות - נכי רדיפות הנאצים ונכי מלחמה בנאצים,

אלמנות ומקבלי תגמול ברובד הסוציאלי המוגדל. העדכון נעשה בהתאם למדד השכר בסקטור הציבורי הקהילתי, שזה מדד שכולל את כל תוספות השכר. מתי נקבע שזה לפי המדד הקהילתי? זה היסטורית. היסטורית. זה לא היסטורית. זה היה בזמן שלי, אני רוצה לדעת מתי.

המדד הקהילתי זה היסטורית. בזמן שלך התברר שבשנתיים מסוימות לא נעשה העדכון.

מתי זה קרה? ב-2012 אני חושבת. ב-2012, ועשינו תיקון מיוחד. ואז היה תיקון חקיקה. תוספת מיוחדת מעבר לעדכון המדדי. גפני, איציק שמולי על הקו - אני מתנצל, חברים - יש הסכמה לנושא היטל היצף. הם כרגע מתלבטים בסעיף 46. אמרתי,

את סינרג'י הם לא אישרו. את הר טוב הם אישרו. סינרג'י, אומרת היועצת המשפטית שלא אישרתם. זה חבל, אנחנו לא נציל את המפעל הזה בשדרות. הנה הוא יגיד לך באוזן שהוא מסכים.

הוא צריך להגיד את זה לוועדת ההסכמות ומשם למזכירות הכנסת.

יש אצלכם שני היטלים את היטל היצף הר טוב אישרתם, ויש היטל היצף של סינרג'י, חברת כבלי נחושת. אם אתם יכולים לתת תשובה למזכירות הכנסת. - - - הגיע גם סינרג'י, עם חוות דעת חיובית של היועץ המשפטי לכנסת. אתה מאשר את זה? אם אלינור ממזכירות הכנסת תתקשר אליך, אתה תגיד לה. בסעיף 46. פוליטי, הוא לא רוצה. הוא עובד על זה מול האופוזיציה. אני מוכן להוריד את מה שהם יגידו.

אז לא, מה אני אעשה, אבל זה חבל. הוא מנסה למצוא פתרון. הוא מאשר את סינרג'י. הוא צריך להגיד את זה ליושב-ראש או למי? למזכירות הכנסת. תודה רבה. נמשיך, בבקשה. זה היה ב-2012? זה היה ב-2012. הייתה תוספת מעבר לעדכון המדדי, תוספת של 60 מיליון שקלים, עדכון נוסף. במשך כל שנה אנחנו מגיעים לכאן עם העדכון המדדי. המדד הזה הוא באמת מדד שמאוד מאוד מיטיב. החיסרון הידוע שלו זה שהוא מתפרסם באופן רטרואקטיבי ביחס למועד התחילה שלו. למה זה ככה? למה זה מתפרסם רטרואקטיבי? זה האופי של המדד. מדד קהילתי זה מדד טוב. מדד של נכי רדיפות הנאצים יותר גבוה מהרגיל. את יכולה להגיד במה המדד הקהילתי שונה? הוא כולל את כל תוספות השכר במגזר הציבורי, כולל למורים,

לעובדי ציבור, ולכן הוא נחשב מדד מאוד מיטיב. שוב, ביחד עם החיסרון וזה האופי של מדד הוא מתפרסם באופן רטרואקטיבי ביחס למועד התחילה שלו, ולכן גם כאן אנחנו מגיעים אליכם עם שתי תקופות עדכון רטרואקטיביות אחת מאוקטובר 17'

והשנייה מאפריל 18' ואילך. אני רק אציין את העלות התקציבית הכוללת של העדכון. העלות השנתית עומדת על 63.6 מיליון שקלים בשנה, ועלות נוספת עבור התקופה הרטרואקטיבית, מאוקטובר 17' ועד סוף 2018, של 55.4 מיליון שקלים.

אנחנו מאשרים את זה היום, תני לי דוגמה של מי שהוא ניצול מהשואה ונכי רדיפות הנאצים, מה הוא קיבל עד עכשיו ומה הוא יקבל מעכשיו. אני בהחלט אתן. רק אציין שבחודש יוני האחרון היה עדכון נוסף. כל התגמולים עודכנו בחודש יוני האחרון באחוז בעקבות תוספת שכר בדירוג המינהלי שאליו צמודים התגמולים. יפה. זה עדכון נוסף, כך שהעדכון הנוכחי מצטרף לעדכון הקודם שהיה בחודש יוני האחרון.

ניקח את תגמול המינימום, 25% נכות. עד חודש יוני הסכום עמד על 2,308 שקלים, בחודש יוני עדכנו ל-2,325 שקלים והיום העדכון עומד על 2,357 שקלים. כלומר, היום אנחנו מעלים ב-32 שקלים, ובאופן מצטבר מיוני אנחנו מדברים על עדכון של 50 שקלים. זה במינימום באופן חודשי. אם ניקח למשל תגמול רגיל של מאה אחוז לרובד הסוציאלי, היום אנחנו מעלים ב-80 שקלים לחודש, מחודש יוני באופן מצטבר ב-123 שקלים. אם ניקח תגמול של נזקק נצרך, תגמול מוגדל, העדכון היום הוא 79 שקלים ומיוני - 121 שקלים, ואם הוא בדרגות נכות גבוהות, העדכון כבר מגיע ל-200 שקלים באופן מצטבר. מה זה גבוהות? אלה הדוגמאות שנתתי. תגמול נזקק, בין 25% ל-39%, ההעלאה היום היא ב-79 שקלים, מיוני באופן מצטבר 121 שקלים לחודש. אם זה נצרך בדרגות הנכות הגבוהות, מ-50% ומעלה, ההעלאה כיום היא של 132 שקלים בחודש, מיוני באופן מצטבר של 201 שקלים. בסך הכול מיוני, עכשיו לא פרטני לכל אחד.

מיוני כמה כסף משקיעים יותר עם שתי ההעלאות, העדכון הראשון והעדכון של עכשיו, כמה כסף מוסיפים? התוספת עכשיו היא של 63 מיליון. אני שואל על שני העדכונים, גם העדכון הראשון. אני כל הזמן מנסה לחשוב האם היה כדאי לעבוד שהישיבה הזאת תתקיים.

אתן לא יכולות לתאר לעצמכן מה זה עבודה, זה פשוט לא להאמין, לעבוד על נושא נכי רדיפות הנאצים, לעדכן. יכול להיות שיש אחרים שהיו אומרים ערב בחירות, נחכה לקדנציה הבאה אבל אני לא. מה שמיקי לוי אמר בנושא של סינרג'י זה גם כן דבר שאנחנו יכולים לדחות אותו אבל אז המפעל יכול להיות סגור. אלה הסכומים שנתנו. אנחנו מדברים על 63 מיליון שקלים לשנה וסכום נוסף של 55.4 מיליון שקלים, כלומר ההוצאה העכשווית היא של 100 מיליון שקלים. יפה. סיימנו את זה?

אבל כן. אני משבח אתכם על העניין הזה. זה נושא שבאמת צריך לעקוב אחריו כל הזמן, צריך לעמוד על המשמר,

לצערנו הרב, מספר ניצולי השואה פוחת. אני רוצה לחזור לעניין של

מקבלי הרנטה, מקבלי הקצבה מממשלת גרמניה, דיברנו על זה כמה פעמים. דיברנו על שינוי שהתחולל בהתייחסות לנכי רדיפות הנאצים. מדינת ישראל שינתה - בתקופה שאני מכיר, משתי הקדנציות שלי כיושב-ראש ועדת הכספים, אבל זה גם היה עם ועדת דורנר והייתה גם התייחסות שונה של חברי הוועדה לעניין הזה - התברר במהלך הדיונים שקיימנו שהיום, מה שבעבר ידענו, מי שמקבל רנטה מגרמניה, הוא מקבל הרבה כסף, באופן יחסי כמובן, והנושא הזה הוא נושא שהוא מוסדר. להיפך. אלה שמקבלים מממשלת ישראל, מקבלים הרבה פחות. זו הייתה התזה, שהיא הייתה אגב נכונה. לפי דעתי זה עוד לפני שאתם הייתם ברשות לזכויות ניצולי השואה, או שאני לא יודע בדיוק להגיד את הזמנים. זה מאז ומתמיד, וצריך לזכור שב-2008 ועדת דורנר - ששמעה 80 עדויות, 80 אנשים מכל התחומים בנושא ניצולי שואה - בחרה מכל הנושאים להתמקד בנושא הפער בין הקצבאות, כשהפער אז, 2008, היה כמובן לטובת ההסדר הגרמני.

אנחנו יודעים את זה, אנחנו לא צריכים הוכחות לעובדה הזאת. זה הלך והשתנה ואנחנו מברכים על כך ואנחנו שמחים שזה הלך והשתנה. זה השתנה מכיוון שבממשלות ישראל ואני יודע כאן בוועדה הכול השתנה לגבי התשלום לנכי רדיפות הנאצים. שינינו הרבה מאוד דברים לטובתם, ובמהלך התקופה האחרונה התברר שהרנטה הגרמנית נשחקה, לא הגדילו אותה, ובעצם אנחנו נמצאים היום במצב שמי שמקבל את הרנטה הגרמנית, מקבל פחות מאשר מקבל נכה רדיפות הנאצים שמקבל את זה מהסעיפים השונים של הממשלה. ואנחנו ביקשנו, גם הבאנו את השגריר הגרמני, גם ביקשנו ממך עפרה שתנהלי איתם דיון, משא ומתן, ואני אומר כבר עכשיו - אני לא יודע מי יהיה בקדנציה הבאה, אבל אם זה לא יסתדר ולא ייגמר העניין הזה, אנחנו נצטרך לחוקק כאן חוק. הדבר הזה הוא דבר שצריך לעשות אותו בלי שאנחנו מתערבים בעניין. את מנהלת איתם משא ומתן. אם אפשר להגיע איתם לפתרון, אז בבקשה. אנחנו יודעים שיש נכונות מממשלת גרמניה. במידה ולא, אנחנו נצטרך למצוא לעניין הזה פתרון. לא נשאיר את נכי רדיפות הנאצים שמקבלים רנטה מגרמניה בתשלום פחות ומופחת מאשר מקבל נכה רדיפות הנאצים, כשההבדל היחידי ביניהם שהוא מקבל את זה מממשלת ישראל -כ וממשלת ישראל, כנסת ישראל, כולם התחשבו בעניין הזה שצריך להגדיל את הקצבאות.

ראשית, באמת זה נכון, אנחנו מדברים על קבוצה שהולכת ופוחתת, את זה אנחנו צריכים לזכור. היום מדובר ב-5,500 איש שהם המעגל הראשון, ובאמת מדינת ישראל כפי שאמר יושב-ראש הוועדה, העלתה והגדילה את התגמולים של נכי רדיפות הנאצים,

היום ההסדר המיטיב ביותר הוא ההסדר שמדינת ישראל נותנת - הסל שהיא נותנת, התגמולים שהיא משלמת, באמת כל המעטפת. אנחנו נמצאים באמת בתקופה שהיא אחרת, זה בהחלט נכון. אנחנו נמצאים היום במשא ומתן עם ממשלת גרמניה ואנחנו באמת רואים איזשהו צוהר קטן. אנחנו מקיימים דיון בחודש מרס. הגרמנים הבינו זה גם לקח הרבה מאוד זמן כדי שהם יבינו שיש איזשהו פער וצריך בעצם לעשות שינוי. נקבעה לנו פגישה עם נציגת גרמניה בתחילת מרס ואנחנו מקווים - מתוך הבנה שצריך לעשות שינוי - אנחנו מקווים שיהיה איזשהו שינוי. מה יהיה השינוי, מה גובה השינוי, את זה נדע רק אחרי שנפגוש את הנציגה של גרמניה אם זה יהיה מספיק או לא יהיה מספיק, את כל הדברים האלה נדע בשלב יותר מאוחר. בינתיים המדינה ניסתה לעשות משהו שהוא אולי לא מספיק, ה-10,000 שקלים לשנה שהיא נותנת כמענק - באמת יושב-ראש הוועדה הוביל את הנושא הזה - והתרופות שהם מקבלים. כן, אבל זה לא רלוונטי. זה רק אומר את מה שאתם אומרים, מה שאנחנו אומרים, שמדינת ישראל - כי חברו לעניין הזה כולם, גם הממשלה, גם הכנסת - נותנת יותר מאשר נתנו אי פעם, והדוגמאות שאת מביאה אלה הדוגמאות.

עכשיו אנחנו רוצים שהם ייתנו, שממשלת גרמניה תיתן את מה שאנחנו נתנו. הם צריכים לתת יותר מאיתנו משום שהם הנושאים באחריות. צריכים לתת הרבה יותר. זאת תמונת המצב, נכון להיום. אנחנו נקיים את הדיון בחודש מרס, אנחנו נשמע, אנחנו גם נמצאים בקשר עם הנציגים ואנחנו גם מעדכנים את הנציגים של ה-B.E.G כשהם מגיעים אלינו. אני חושבת שאנחנו נהיה יותר חכמים בחודש מרס כאשר נשמע בדיוק לאיזה כיוון זה הולך, ונעדכן את כולם. את המענק את כבר משלמת?

בינואר שילמנו. זה עובד באמת כמו שעון שוויצרי. על המדד הקודם שאלתי.

היא עכשיו דיברה על המענק של ה-B.E.G שאתה תיקנת.

אני שאלתי לגבי העדכונים, לגבי מה שצריך לשלם, מה שאנחנו קבענו שצריך לשלם ואתם אמרתם. האם משלמים או האם חסר כסף? אנחנו משלמים, לא חסר לנו כסף.

זה בתוך התקציב. בוודאי, זה מתוקצב וזה נמצא בתוך התקציב. כולל העדכונים,

העדכונים שאנחנו עושים עכשיו, אתם תשלמו בפברואר את הרטרו? אנחנו נעשה כאן מאמץ מאוד מאוד גדול. אם חסר כסף, תגידו. לא חסר לנו כסף. בוא נתחיל מזה, לא חסר כסף.

כן. קחי לתשומת ליבך. שגית, אני על דבר כזה הייתי מתקשר לראש הממשלה. מה חובה יותר גדולה מתשלומים לאנשים שהם נכי רדיפות הנאצים? הוא צודק במאה אחוז. אם אין בעיה - - - אין לנו בעיה תקציבית. אני לא רוצה להתקשר לראש הממשלה, הוא יבקש ממני להתאחד עם מישהו. אני חוזרת ומדגישה, אין לנו בעיה. - - - אין לנו בעיה. אנחנו נעשה את כל המאמצים לשלם. תעשו מאמץ לשלם את זה בסוף החודש.

בחשבון שחודש פברואר הוא חודש קצר.

אם לא בסוף פברואר,

יידחה עוד חודש? אם לא נצליח לבצע את זה,

אבל אנחנו ננסה לעשות מאמץ. רק חודש?

זה יהיה בתגמול הבא. אבל התשלום הוא רטרואקטיבי. אנחנו הוועדה משבחים את מה שאתם עושים ומבקשים מכם לא לעכב את זה. אנחנו פנינו גם לוועדה. אתם יודעים יותר טוב מאיתנו כמה חשיבות יש בגורם הזמן במקרה הזה. אלה לא המקרים הרגילים שאנחנו אומרים,